אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט של כנסת ישראל, אנחנו בדיון המשך לדיון הקודם בעניין תקנות צער בעלי חיים. היועצת המשפטית בבקשה. אנחנו בסעיף 1 סעיף ההגדרות, הגדרה של בעל לול: "בעל לול" מי שזכאי לקבל תמורה בעד מכירת תרנגולות מטילות או בעד תוצרת

בעל לול שהחזיק תרנגולות מטילות בלול הטלה בלי שהתקיימו לעניין התשתיות והציוד שבו התנאים המפורטים בתקנה 9, אחראי שלא בדק פעמיים ביום,

כי מתקיימים בלול התנאים המפורטים בתקנה 10(א); אחראי בלול הטלה שלא וידא כי המערכת לצינון הלול פועלת אם

כאחד שעוסק בדיני איכות סביבה מה שנאמר בקשר לבעלי חיים זה נכון, גם לגבי זיהום אוויר. יחד עם זאת אני מקבל את העמדה שלך שאין פה אבחנה. ברגע שיש שני סוגים ואני דווקא הייתי מציע שלושה סוגים, מי ששכח לבדוק תאורה הוא לדעתי לא עבריין כמו מי שמקים ביודעין לול בניגוד לתקנות. נכון, זו הייתה כוונתי. או אדם שגורם להנשרה, שיודע שאסור לו. לכן אמרתי שצריך לאבחן את זה, הצורה הגורפת שבה זה נעשה,

אני מזכיר שלכל מה שאכזרי או התעללות יש את עבירת התעללות שהיא עבירה בחוק צער בלי

בעבירות מנהליות עושים מדרג. אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין חמור לחמור קצת פחות. אנחנו יודעים שיש עבירות שהן חמורות יותר וצריך לתת לזה ביטוי. מישהו במהלך ההיסטוריה, לולן, רפתן, ישב בכלא אי פעם? התשובה היא שאף פעם לא היו התקנות האלה, התקנות האלה חדשות, אי אפשר להשוות את זה. ההוראות העונשיות פה הן דרקוניות. עוברים לפרק ה', פרק התחילה והוראות מעבר. זה הנושא הקריטי ביותר שעליו היה גם את הוויכוח הגדול ביותר. פה היו שינויים בנוסח שעבר אלינו היום לעומת מה שנשלח בשבוע שעבר.

21. תחילה "תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (בתקנות אלה, יום התחילה)". אסב את תשומת הלב תוך כדי איזה תקנות מתחילות ששה חודשים אחרי, שנה אחרי, שנתיים אחרי. יש תקנות שחלות 7(א)(2), 14 ו-15 ששה חודשים מיום התחילה. תחילתן של תקנות 7(א)(2), 14 ו-15 ביום __________ ; 7(א)(2) זה אוורור מלאכותי , תקנה 14 זה קיטום מקור ו-15 זה ניהול הרישומים

זה בלול ישן

זה גנרטור החירום. יש גם סייג לתחולה בסעיפים מסוימים בכל מה שנוגע ללולים קיימים, זה בפרק ו'. הסעיף הזה מדבר על גנרטור חירום. חצי שנה מספיקה כדי לקנות גנרטור חירום?

לכל לול המאוורר באופן מלאכותי. אם יש היום לול שמאוורר באופן מלאכותי ואין לו גנרטור חירום, אולי כדאי להוציא אותו. זה לא קשור למועד הקובע? לכניסה לתוקף של כל לול ולול? תחילתן של תקנות 7(א)(6) ו-(9) ביום ________ "; מה שמתחילים שנה מיום התחילה זה מיכל מים רזרבי ואם יש מערכות אוטומטיות אז צריכות להיות מערכות גיבוי, זה 7(א)(9). תחילתה של תקנה 13 ביום _______ ; 24 חודשים זה ההנשרה הכפויה, שנתיים לסעיף 13. ננסה לצמצם את זה. זה אחד הדברים הכי נוראיים שקיימים. אמרנו שהנוסח ייצמד ללהקה ולא לשנתיים.

יודע שזה ישמע לא נעים, אני מסכים שצריך להפסיק עם ההנשרה הכפויה, אבל להציג את זה כאחד הדברים הנוראים, זה לא כך. להרעיב חיה במשך עשרה ימים זה לא אחד הדברים הנוראיים? ברצינות, הלוואי והיינו יכולים להרעיב את עצמנו מספר ימים ולהיות צעירים. העוף עושה את זה בטבע, זה קורה בטבע. זה לא אחד הדברים הנוראיים. אני לא נכנסת לשיח הזה. זו פרקטיקה נוראית ואנחנו קובעים לזה מועד סיום. לא נתחיל עכשיו להתווכח עם משרד הכלכלה, משרד החקלאות ועם השר האם יש מספיק ביצים במדינת ישראל או אם אין מספיק ביצים במדינת ישראל. זה שיח של חצי שעה לפחות. השאלה האם אין נכונות ללכת לטובת המגדלים? זו לא שאלה של נכונות, זו שאלה של היתכנות ושל אדם שמתכנן את הלהקה. הוא יודע שהוא מתכנן מראש עם או בלי הנשרה כפויה. לפי זה הוא מזמין את הפרגיות. לכן החישוב הוא לשנתיים, מרגע הבקיעה עד ההמתה. תחילתה של תקנה 12 ביום______ ; תקנה 12 היא התקנה לגבי דרכי ההמתה ולגביה נקבע שלוש שנים מיום התחילה. לעניין לול נטול כלובים שהוא לול קיים, תחילתה של תקנה 9(ב)(2) ביום ________ ; תקנה 9(ב)(2) היא הכיסוי של החצר לשם מניעת כניסת עופות,

חצי שנה, בלול נטול כלובים שהוא לול קיים. תחילתן של תקנות 5(ב)(4),

(4) ו-(8) ו-8(4) ביום _________ ;

5(ב)(4) זה החלפת הרפד ברפד חדש בלול נטול כלובים. 7(א)(3) . תקנה 7(א)(3) זו תאורה טבעית או מערכת תאורה מלאכותית שמאירה את כל חלקי הלול. 7(א)(4) כשהלול מואר באופן מלאכותי, שיש בו מערכת שמאפשרת להתאים את התאורה למחזור של 24 שעות ולעבור את תקופת החשיכה בעמעום.

אלה מערכות ניטור והתראה לאחראי, לכל העניינים שמפורטים שם. יש גם לולים נטולי כלובים שהם מאוד ישנים,

לעשות לא מעט עבודה להתאמת הלול נטול הכלובים המיושן והמצ'וקמק שלהם לדרישות האלה. יש לולים נטולי כלובים ישנים אז שיהיה להם זמן להתאים את עצמם,

שלא יתחיל תוך 30 יום אלא שנה להרכיב את הדברים.

(8)(4) אלה ההוראות לגבי מוטות העמידה באותו לול. תחילתן של תקנות 5(ב)(3), 6(ב)(2) ו-9(א)(5) לעניין לול שערב יום התחילה לא היה בו רֶפֶד ותקנה 9(א)(6) לעניין לול שערב יום התחילה מוטות העמידה שבו

9(א)(5) זאת גם הוראה בעניין הרפד. אני אבהיר שמדובר בדברים שכדי לתקן אותם צריך שהתרנגולות לא תהיינה בלול. לכן נתנו תקופה יותר ארוכה שמאפשרת לעשות את התיקונים בין להקות. עכשיו יש הוראות שחלות על לול כלובים קיים ותוקף של הפרק הזה הוא עד 2037. איך הגענו ל-2037? אמרנו עשר שנים, איך קפצתם בעוד חמש שנים? אני לא מצליחה להבין. מאיפה הגיעו עוד חמש שנים. צריך להתפשר, אי אפשר להוסיף ככה חמש שנים ושנקבל את זה, זה מוגזם לגמרי. תכף נגיד איזה תקנות הם פטורים. 22. בפרק

"תא" כלוב או חלק ממנו שאינו מחולק במחיצות פנימיות. 23. תוקפו של פרק זה עד יום כ"ג בטבת התשצ"ח (31 בדצמבר 2037). פרק זה בעצם נותן לי הרבה פטורים מתחולה של תקנות והפטורים האלה חלים עד סוף 2037. האם אפשר להמשיך בכלובים עד 2037? לא כולם. התקנה שאומרת לא יקים או לא יסב, הם בעצם פטורים ממנה עד 2037. לול חדש שיוקם צריך לעמוד בכל ההוראות האלה. לול קיים לפי ההגדרה של לול קיים. מה זה תוקפו של פרק זה? איזה פרק? כל הפרק הזה, פרק ו'. זה לא מה שכתוב, כתוב מ-2016. אנחנו עוברים עכשיו על כל הפרק. כל פרק ו' הם בעצם תקנות שיתחילו בעוד כ-15 שנה. לא, התוקף של הפרק הוא עד

נותנים להם את הזמן ל-15 שנים להתארגנות. מעולם לא שמעתי על 15 שנה. לא בשינוי התעשייה בזיהום אוויר - - - כמה זמן מחכים לתקנות האלה? שמעת על תקנות שממתינים להם 12 שנה? זה רק מחזק את הטיעון שלי. זה 26 שנה, זה פשוט מטורף. זה בעקבות דיון עם חבר מפלגתך מיכאל ביטון.

אני לא תמיד צריך להסכים עם כל מה שחברי המפלגה שלי אומרים. לאורך 12 השנים הללו, כל פעם אמרו לנו שהולכים להעביר תקנות צער בעלי חיים לעניין הכלובים. כל שנה שגעו אותנו ואמרו נעשה ככה ונעשה ככה. אף אחד לא הצליח להעביר את זה. אם בעשר הדקות הקרובות נעביר את זה, זה הישג היסטורי של 12 שנים. אני בטוחה שיהודית מנהלת הוועדה הייתה עוד מתחילת דיונים ואתה לא רוצה לדמיין איזה שרים וחברי כנסת ישבו סביב השולחן הזה. לפני מספר שנים באה המדינה ואמרה לאותם לולנים, אנחנו קובעים תקנות ואלו התקנות. לא כלובי הסוללה אלא כלובים שנקראים 750 - - זאת אפליה. - - ואותם לולנים אמרו שרוצים לעמוד באותו תקן ממשלתי, נשקיע 10,20 מיליון שקלים בבנייה של אותם לולים לרווחת העוף, שאפשר להגיד שאולי אנחנו לא נסכים על זה אבל אז המדינה הגדירה להם שזה שומר על רווחתם של בעלי החיים ובתוך הדבר הזה מאשרים להם לבנות בצורה מסוימת. אותם לולנים השקיעו את מיטב כספם, מיליוני שקלים ואחרי מספר שנים אנחנו באים ואומרים להם, חבר'ה הפרקטיקה הזו לא מקובלת. המדינה באה אליהם שוב ואומרת - - - אני מבין את זה, אבל חשבתי שמקבלים פיצויים. אבל למה פחות מ-2016? רק מ-2016. צריך להבין שההשקעה הזאת לא חוזרת מהפיצוי שהמדינה נותנת להם. הפיצויים שהוחלט וסוכם יחד עם שר החקלאות הם פיצויים לעניין המכסות המטילות וביטול התכנון. אין אף אחד שיפצה את אותם אנשים בגין אותם לולים. המדינה אמרה להם לעשות את זה, אז אתם רוצים לקחת עליכם להגיד להם לזרוק את 10-20 מיליוני שקלים לפח, המדינה החליטה ככה ומחר אנחנו מחליטים אחרת? זו המציאות. אבל יש מציאות אחרת שאומרת, התקנות האלה מגדירות מה זה טיפול נאות ומה זה סבל של בעלי חיים. יש עכשיו סטנדרטים אבל היות ויש התחשבות במצב הכלכלי אנחנו מוכנים להתעלל בבעלי חיים עוד 15 שנה. ממש לא. אנחנו מבינים שבמדינת ישראל קיימים אולי 10-15 לולים כאלה,

ממש לא. כ-40% מהמגדלים הם כאלה. ממה שהבנתי גם ממשרד החקלאות מדובר אולי על 7% מתוך הלולים האלה. 40% לפחות. אני מנסה להבין למה לולים שהם לפני 2016 צריכים לקבל עוד 15 שנה? ב-2016 נוצר המצב של 750. אני לא שר החקלאות. הם החזירו את ההשקעה שלהם? אנחנו יכולים להמשיך להתווכח על זה, אסגור את הישיבה ונמשיך להתווכח על השנים האלה. הגיעו לסיכומים עם משרד החקלאות. האם אני מרוצה מזה?

האם אני מרוצה שבעוד מספר שנים הדבר הזה יסתיים ויש לנו סוף אחרי שגוררים את זה במשך 12 שנה? האם אני שמחה שלעולם לא נראה יותר כלובי סוללה? כן. האם צריך לשלם בשביל זה מחיר מסוים? אני חושבת שסך הכול מה שהביא שר החקלאות הוא מוצדק. אל תגרמו לי עכשיו להגן על זה, אני לא מסכימה עם זה, בגלל זה הבחירה האישית שלי היא לא לעשות את זה ולא לקנות משם. שכנעת אותי. עשינו הרבה תיקונים כלכליים. באה חברת הכנסת פרידמן ומציעה מ-2016. שר החקלאות חתם על הסכם עם החקלאים. אני לא שר החקלאות.

הוא לא חתם על הסכם עם החקלאים. שר החקלאות לא חתם על הסכם. תמיר, בכמה לולים כאלה מדובר ברמה הארצית? אין לי מספר מדויק להגיד לך אבל מה שהוא מתכוון ואומר 40%, יכול להיות שיש 40% בלולים משודרגים, אבל שדרוגים ישנים שלא בנויים ל-750 ויש כאלה שבנו ושדרגו מאחורי הבית מסיבות התקנות האחרות לעמוד בדרישות, זה מתקזז. זה לא כל כך הרבה אבל אני לא יכול לתת לך מספר מדויק. אנחנו נמצאים עכשיו ברגע שלצורך העניין הגדירה אותו חברת הכנסת השכל כרגע היסטורי, כשיש הסכמות על התקדמות. אחרת היחידים שיסבלו מזה הן התרנגולות. יש פה אפליה. אני רוצה שחבר הכנסת טל יקשיב לאפליה כי הוא העלה נקודה. אנחנו החקלאים הקטנים מקבלים רק שלוש שנים, הם מקבלים 15 שנה. אנחנו מושקעים 70 שנה בענף ההטלה, אנחנו מושקעים במיליונים. מי קבע שהם השקיעו 10 ו-20 מיליון? הם קבלו המון תמריצים והם קבלו הרבה כפל גידול והרבה כסף מהמדינה. למה אנחנו הקטנים, שלוש שנים סוגרים אותנו. כלוב זה כלוב. יש פה אפליה בין כלובים. אנחנו רוצים להתקדם, אתה

יש פה אפליה בין מגדלים גדולים למגדלים קטנים. למה הם 15 ואנחנו שלוש? כלוב זה כלוב. משום שכלובי סוללה לא יוקמו ולא יאושרו יותר במדינת ישראל. וכלובים אחרים כן? יש לך הוכחה לזה שהם השקיעו 10-20 מיליון שקלים? מי סיפר את הסיפורים שהם השקיעו כסף? הם גם הרוויחו הרבה כסף. תודה רבה. אתה לא בזכות דיבור. 24. סייג לתחולה. " הוראות תקנות 3(ב), 5(ב)(3), 6(ב), 7(א)(3), (4) ו-(8) ו-(ד)(1), (2) ו-(4), 8(3) ו-(4), 9(א)(2) עד (6) ו-10(ג) לא יחולו על לול כלובים שהוא לול קיים". לול הכלובים זה בעצם הלול של ה-750? גם וגם יש הוראה ספציפית על ה-350 שזה כרגע לשלוש שנים עם חריג. כל דבר שבמסגרת ההגדרה של לול קיים כמוש קראנו קודם, זה כולל את החזקת התרגולות בלול נטול כלובים, את הנושא של הרפד, צפיפות, תאורה, מערכות ניטור והתרעה, תאורה מלאכותית, תשתיות בלול הטלה, מפלסים, תנועה חופשית בין המפלסים וכל הדברים שהקראתי תוך כדי ואמרתי מה יחול רק בלול קיים מ-20137, תחולתם על לול קיים היא מ-20137. 25. איסור הרחבת לול כלובים. "לא ירחיב אדם לול כלובים ולא יוסיף בו כלובים 26. איסור הכנסת תרנגולות מטילות ללול כלובים. לא יכניס אדם תרנגולות מטילות ללול כלובים אחרי יום כ"ג באייר התשצ"ה (1 ביוני 2035). 27. צפיפות בלול כלובים בעל לול לא יחזיק תרנגולות מטילות בלול כלובים אלא אם כן שטחו הממוצע של השטח השמיש הוא 750 סנטימטרים רבועים לפחות לכל תרנגולת מטילה בתא, היה גודל התא קטן מ-1,500 סנטימטרים רבועים, לא יפחת השטח הממוצע האמור מ-600 סנטימטרים רבועים". זה חל כבר אחרי 30 יום למעט (ב) למעט הלולים הקטנים. אני רוצה להבהיר, (ב) זה אנחנו הקטנים שפוגעים בנו באופן בלתי מידתי בהסכם שחתמו עם גורמי המקצוע במשרד החקלאות, זה לא מחייב אותנו הקטנים. למה אנחנו צריכים להיות המופלים לרעה? המייסדים? למה אנחנו, בני 50,70,80 שלא היה לנו כסף להקים לולים, לא היו לנו משטחי גידול צריכים להפלות אותנו לרעה לעומת הגדולים? את מי הם מייצגים בדיוק? את מי הם יצגו בהסכם הזה? הם יצגו את הגדולים ולא את הקטנים. אני מבקש מחברי הכנסת לא להצביע בעד האפליה הזאת. זו פשוט אפליה ופגיעה בחקלאים הקטנים. תודה רבה על הדברים. היו לכם מעל 12 שנה להתכונן. לא היו לנו. מי שהיה לו כסף בנה לולים והרוויח כסף. הבסיס בהסכם היה שיהיה תקציב. תודה רבה אנחנו ממשיכים בהקראה. יש לי שאלה. לא עכשיו. זה דבר חמור. איך אפשר להפלות בין מגדלים? יש לנו זכויות פחותות? יש לנו צבע אחר מאשר לגדולים. סליחה שאנחנו מבזבזים לכם את הזמן אבל אלה החיים שלנו. זה חיים של אנשים שיושבים עכשיו ואין להם ממה להתפרנס. "על אף האמור בתקנת משנה (א), בלול הטלה שהתרנגולות המטילות הוחזקו בו, ערב יום התחילה, בצפיפות גדולה מהצפיפות המותרת לפי אותה תקנת משנה (בתקנת משנה זו,

רשאי בעל הלול להחזיק תרנגולות מטילות בצפיפות הקיימת, עד תום שלוש שנים מיום התחילה, ובלבד ששטחו הממוצע של השטח השמיש הוא 350 סנטימטרים רבועים לפחות לכל תרנגולת מטילה בתא; המנהל הכללי של המשרד רשאי, לבקשת בעל לול, במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב,

לעניין הלול נושא הבקשה, את המועד האמור לתקופה שיורה". אני רוצה להתייחס ברשותך גברתי, זה נושא הרה גורל. אתה לא יכול. זו פגיעה אנושה בנו החקלאים. אני אתן לך זמן להירגע בחוץ. גברתי, זו הפרנסה שלנו. אני מבקשת להוציא אותו להירגע בחוץ לשתי דקות. זו הפרנסה שלנו, למה להוציא אותי? אף אחד לא ידבר שלא בזכות דיבור. לצערי נגמר לנו הזמן, חשבתי שנספיק להגיע להצבעה. לצערי לא הצלחנו. החלטתם להתחיל להתווכח עכשיו על מה שהשר סיכם. שתי דקות הצבעה. אין אישור מיושב-ראש הכנסת, זה זמן שאסור לנהל עליו דיון. אני לא יכולה לנהל הצבעות על זמן שלא אושר מראש על ידי יושב-ראש הכנסת והגענו לזמן החריג הזה. בגלל זה ביקשתי להיות קשובים ולעשות את זה זריז, במקום זה בזבזנו את הזמן. נמצא את הדרך ואת הזמן לעשות את זה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30.